מתוך הצעת חוק התוכנית

מ/1612 .

(תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

זאת אומרת, חברת חשמל היום דורשת תחנת השנאה,

לרוב, זה במגרש הזה, בין חברת חשמל לבנינו. זאת אומרת, העירייה לא

עכשיו, כשתהיה הפקעה, מי ישלם לו על עלות הבנייה?

איך אותו דבר?

איך אותו דבר? כי, עוד פעם,

מי שמקים את החדר, שום דבר לא משתנה בהיבטים האלה. בסך הכל, זה עניין קנייני בקרקע.

כי בדרך כלל,

נכון.

להעביר אותו לגוף חברתי לשימוש, יש בעיה עם הנושא הזה.

היום אנחנו משתמשים בהפקעות במכסה,

התחלת להיות הדוברת של הוועדה? לא, לכן שאלתי אם זו שאלת הבהרה.

בהצעה הממשלתית, ואני שאלתי את ההבהרה הזאת, כי את מסתכלת מההיבט שלך ואני מתייחס גם מההיבט

אני חושב שבכל מקרה, בגלל שזה ציבורי, לא יותר מארבעים אחוז, או לא יותר ממה שייקבע אי פעם בהפקעות. זה לא יכול להיות למשהו ציבורי יותר ממה שאפשר לקחת. זה המצב היום.

עכשיו, כבר כיום יש לנו בעיה,

גם כיום יש לנו בעיה עם ארבעים אחוז.

באיחוד וחלוקה, כפי שאתם יודעים, הרבה יותר מזה. ואתם מכניסים עוד אלמנט שיצטרכו להכניס בתוכנית. זה הסיפור כולו.

הוא לוקח היום בשטח בנוי, קח בערים

לא, לא. יושב משרד אנרגיה, שנייה.

אני אתמול קיבלתי תשובה משרד החינוך, על שאילתה שהגשתי, שבתי ספר בנגב,

בתי ספר שנבנו במימון של משרד החינוך,

השאלה הזאת של העברת בעלות כן או לא, לא רלוונטית פה בכלל. בסדר. בסדר? אין פה בעלות לחח"י בחדרי השנאים. אז למה לשנות? אז אני מסביר. הדבר השני ששונה, עכשיו, יש פה שני דברים שהשתנו.

וזה באמת אולי מה שאמרו כאן, עד

בתוך השטח הפרטי אפשר לעשות. אני לא מבין מה הבעיה.

אם במגדל הזה ירצו להקים חדר שנאים, רק לצורך המגדל, לא צריך להפקיע שום דבר.

אם הרשות המקומית חושבת שבאזור יש לה עוד בית ספר,

יש לה עוד צרכים. אז היא יכולה להחליט שהיא שמה את זה - - - הרשויות המקומיות נמצאות כאן.

סלח לי, יונתן, זה שאתה יושב פה הרבה זמן,

גם פיצול,

זה מתקדם בהליך נורמלי. זה לא תחת

כי ממילא ההפניה תכלול גם את ההסדר החדש. אני מציע שבכל זאת נתחיל בפסקה של בעל דעה מייעצת,

אנחנו נשוב לפסקה הזו ככל שיהיה בה צורך, כשנדון בתיקון לסעיף 109(א).

אנחנו רוצים את ההבהרות בעניין הזה. כיוון שמתברר, למי שלא היה בפרק הראשון, יש הרבה מאוד חסמים,

וכו'

עם זה אנחנו לא רוצים

אז בתקופה הנוכחית, עדכנתי גם בישיבה הקודמת, יש איזו בעיה במערכת שנקראת "כספת", שהיא מאפשרת בעצם לפרקליטות לקבל באופן מקוון את הרישום הפלילי של חברי הוועדה, מהמשטרה. זה עניין טכני. יש איזו בעיה נקודתית. אני בדקתי את זה שוב אתמול מול הפרקליטות. זה בטיפול, והם הבטיחו שזה ייפתר

ועובדה שזה גם עבר ככה.

לא לבטל אותו. לא, הוא מציע להתעלם ממנו.

במינוי הוועדה, לא נצטרך את הרכיב

נניח ומתחילים לקדם איזו תוכנית מסוימת,

ובא מישהו ובונה על תוואי של כביש.

לאותה וועדה אין מערכת אכיפה חזקה, היא לא תוכל לקדם את התכנון. כי עבירת הבנייה הזו, בעצם, תעכב את התוכנית. כי אם משהו יבנה

מה שיושב ראש הוועדה הוסיף והציע,

אם יתברר, צופה פני עתיד. זאת אומרת, אם יתברר, לאחר ההסמכה, שהוועדה המקומית ממשיכה לזלזל,

שזה יהיה תנאי בהסמכה. שבודקים.

נו, אז תיפגשו באותה בעיה כעבר שנתיים. לא, כי אנחנו רוצים לראות שהוא לא ניצל. שהרשות. הפוך.

הם קושרים את זה. נתת לה עצמאות, עכשיו יהיה פה ברדק.

האם הם משתמשים בכלי של קנסות מנהליים, שזה כלי חדש שנכנס לחוק במסגרת תיקון - - - רוסלאן, אתה יודע מה באתי להגיד לך, אבל עכשיו - - - הם בודקים. אם יגידו בארבע עיניים

אלף עבירות בנייה שקורות, אתה יודע למה?

כי אין מספיק היצע של דיור. כי אין מספיק אפשרויות. אנשים מחפשים לגור בחורים, ולהוציא עוד איזה חצי מטר למטבח,

עושים את זה כי אין מספיק. כי יש מצוקת דיור. בחברה הערבית זה בדיוק העניין. גם בחברה היהודית.

לא פרצנו את התקרה. לא פרצנו את הדברים. אני מבקש רגע תשובה. אני רק אגיד,

אני שירה ברנד, אני סגנית יו"ר מטה התכנון. אני רק אגיד ככה קודם כל, אדוני צודק ברמה העקרונית. אבל,

ואני לא חושבת שאנחנו מסמיכים לפחות משנתיים.

למה צריך להתעכב כל כך הרבה זמן. ווליד, כל יושב ראש.

אתה רוצה לטחון שעתיים על נושא שאתה יכול לסיים כבר? תאמין לי, שהם נשברים יותר מהר מאשר אני.

יש לנו עוד משהו להקריא? אני תומך.

אוקיי.

אני לא רוצה תשובה שבאה ואומרת שזה יהיה בהקדם וכו', אני רוצה תשובה כוללת,

יש בעיה, על הבעיה אנחנו מסכימים שהיא קיימת? עכשיו, היא לא סחבת מכוונת.

אבל, מה לעשות,

מה קורה לתוכנית שהתחילה? יש על זה הסדרה בחקיקה.

יש הסדרה בחקיקה. יש הסדרה למה? לשאלה שאני שואל?

ומתכנן המחוז אומר לו, שמע,

התוכנית הזאת לא מספיק טובה כדי שאני, לפחות, כמתכנן מחוז, אמליץ עליה להפקדה. זאת הבעיה שאיתה התמודדנו. לא מדובר על מישהו שרוצה לתכנון על שטח של מישהו אחר. אלא מישהו, שאפשר להגיד, שכופים

פחות מכשולים להעמיס על המנגנון. בהצעה הממשלתית.

הם הציעו מנגנון בהצעה הממשלתית,

אבל, דיברתם עם הצוות? כן, כן.

אנחנו מציעים לחזור, זה לא בדיוק

לאחר שנשמעו הערות רבות בהקשר הזה,

מהנוסח המקורי שהציעה הממשלה. דיברנו עליו בישיבה.

את הכיוון שהוועדה מבקשת ללכת אליו. ואני אסקור ממש בקצרה את ההסדר

אז אי אפשר,

זאת אומרת להגדיל

נכון, זה לא מחליף. זה לא יחליף וגם לא יבוא בנוסף, כמובן. אתם לא פוגעים במה שווליד העביר. שמרנו עליו. הנושא האחרון, נושא של הכשרת עבירות בנייה.

ההצעה מדברת על כך שאפשר יהיה להשתמש בתוכנית הזאת להכשרת עבירות בנייה,

תכנית שאישרה הוועדה המחוזית ואם שונה הייעוד לפי פסקה (13א) - בשטח שלא יעלה על 1200 מ"ר, שטח הבנייה לשם בניית מרחב מוגן, ייכלל במסגרת ההגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה; (ב)

במגרש שבו מצוי מבנה שאינו מבנה הטעון חיזוק ולא נקבע בתוכנית כי יהיה ניתן לממשה רק בכפוף להריסת המבנה כולו ובנייתו מחדש - הוספת שימושים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 70ד(א)(2), ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לשם השימושים הנוספים כאמור לא

שכאן,

קו גבול עליון הגבול העליון ביחס לוועדה

כשהיינו בפרק אחר של הדברים.

עוד מישהו רוצה להסביר או שבואו נתחיל לשמוע את הבעיות? כן, אני אתייחס.

מדאיג אותי. הפתיחה הזאת מדאיגה אותי. זה מאוד מדאיג אותי עכשיו, מה שאמר הבחור.

זה היה בהצעת ההחלטה. לא, לא. זה לא היה. שירה טוענת. לא, לא הבנתי את ההערה. הממשלה לא הציעה את

אנחנו מדברים, בשתי הפסקאות הראשונות, אם יש מבנה שהוא לא מבנה הטעון חיזוק,

בתוספת בנייה זה תוספת של 50%. תוספת לבניין

ועד היום לא הייתה שום סמכות לוועדה מקומית שמתקרבת בכלל לסמכויות שמדברים עליהן. הסמכויות היו ממש מינוריות,

יש פה פריצה מאוד משמעותית. זו באמת הייתה הצלחה מדהימה, בנושא הדיור.

ואז דיברנו על כך שנעשה את זה באחוזים.

ברשויות גדולות, שבהן באמת המגרשים הם יותר גדולים,

כדי שיוכלו לפתור בעיה באמת.

הוא מדבר על הבניין. יש לי בניין של 8 או 10 קומות,

ברור שיש את האחוזים, אבל פשוט במגרש מאוד גדול זה יכול להגיע לעשרות רבות של יחידות דיור, ואני לא חושב שזו הייתה הכוונה של אף אחד. זה לא עמדת האוצר.

ואנשים כבר לא גרים שם.

הם כבר הלכו לעולמם. זה חסם. את נותנת הטבות במקומות כאלה,

לא,

אני באתי ואמרתי שיש חוק, יש היום תמ"א. וועדה מקומית לא יכולה לסתור תמ"א. מה? לבוא ולהגיד שוועדה מקומית לא שמה לב שיש

כן, זה קורה ולא פעם אחת.

חברים,

זה 62א(ט). זה מובן מאליו. אגב,

אבל, אני רוצה לומר עכשיו דבר אחר. מדיני יותר.

עכשיו, אם

שזה שטח מאוד מאוד גדול, הבנתי שאתה לא מוכן להתפשר.

לגבי 100% תוספת,

כמו הנציגה שידברה כאן, אני חושב שזה יותר מידי. לכן, אם

אין ספק שהוספת זכויות לוועדות המקומיות היא לא מכשול.

הוספת, ואני גם מסכים עם מה שנאמר פה קודם. לראות בוועדות המקומיות ייצור לא בשל,

אין מכשול בעניין הזה. השאלה של כמה, 1,200 או 1,300 - - - תזכיר לי

אבל, המהות היא שיש הסכמה, והשאלה זה רק אם - - - לא רק שיש הסכמה,

צריך לדייק את הנוסח.

אולי צריך לדייק אותו.

התאחדות בוני הארץ.

התייחסות הממשלה, בואו נשמע. המגמה היום היא דווקא להקטין שטחי שירות תת-קרקעיים,

הבנו. תכף נשמע את הממשלה על זה.

הלאה. אוקיי, הערה שנייה שלי היא בנושא של, בתוך 1,200 מטר יש גם את שטחי הממ"דים.

מה הקטנוניות הזאת? בשביל מה להכניס? הרי, 1,200 מטר זה 10 דירות

לא אחרי זה עם כל מיני התחכמויות שאנחנו מכירים אותן היטב, להוסיף מפה ולהוסיף מפה

ולא התכוון אף אחד. כתוב פה "למעט הגדלה לפי פסקה (13ג)", שזה בסדר. זה צורכי ציבור, זה באמת בנוסף. כן.

ואז בעצם גם האחוזים שדיברנו עליהם יהיו פחות ה-500 האלה.

מה את אומרת? אני חושבת שבני יכול להקריא, כי אם באמת הוועדה תחליט

הממשלה, כמובן, כפי שנאמר פה, עומדת על עמדתה.

הבנתי שקודם כל צריך לתקן,

הכוונה היא שאי אפשר להכשיר

של מה? על איזה מקרה? למשל מקרה שאחוז אחד הוא חדש, מלפני שנתיים או שלוש. בנייה חדשה, אחוז אחד.

והכשירו אותה, את הדבר הזה. עכשיו, אגב, אם זו בנייה חדשה. בנייה חדשה מחוץ לעניין. אין לך בעיה, כי זה הכל נהרס.

אבל, אתה מונע את זה בתכנון, אתה מונע ממני את זה.

אני לא מונע. יכול להיות שיש מקרים - - - מה קורה ב-100%

אוקיי.

או אם זה יהיה 30%, אז אנחנו נדבר על זה אחר כך. בוא תגיד את הסיכום. הסיכום הוא שאנחנו נשארים עם הנוסח המקורי.

רגע, נכון. אתה צודק. בסיכום מסכמים. אתה צודק. אתה צודק. בבקשה. אז אני קודם

מטרים או אחוזים, וזהו. לא משנה כרגע אם יש בניין, אין בניין. כל ההגדרות האלה, והניסיון לגדר את הוועדה המקומית. החלקים האלה הם חלקים לא רק על שינוי ייעוד, גם על חלקים נוספים. אז

ראשית יש מסלול קיים של תמ"א 38 של הריסה. זה נכון. והמסלול שמוצע פה מאוד דומה לו, ואני אסביר אותו.

בנוסף לשטחי בנייה מאושרים שלא

לא. על דברים שהם לא הנקודה.

הוא בנוי כבר. לא מדובר על שינוי ייעוד קרקע, או משהו כזה.

רוצה אחרון אחרון חביב.

4 הערות. בבקשה, הגנת הסביבה.

בכלים המקובלים, בסדר?

בסדר.

מגובש עדיין. להתייחס לנקודה.

אם יש מגבלות שהתוכנית קבעה בעקבות זאת, שתוכנית קבעה שאסור באמת במרחק של 500 מטר לשים מגורים, אז צריך להתייחס

אני גם רציתי להתייחס למה שאמר ארז. צריך להיות ממש ממוקדים בנושא הזה של מבני ציבור.

ממבנה קיים עם חריגות או בלי חריגות, צריך לגזור את זה מתוכנית מאושרת, ולא ליפול למלכודת של בניין, זכויות קיימות. זה דבר אחד. הדבר השני הוא לגבי שאלתו החשובה של חבר

כשאנחנו מדברים על X אחוזים מתוכנית שאישרה הוועדה המחוזית, זה לא כולל, הרבה פעמים,

הקלה כמותית. זה לא כולל שטחי ממ"דים, זה לא כולל כל מיני

אנחנו עוברים לפסקה (6), שעניינה העברת תוכניות שלא הסתיים הטיפול בהן בזמן, לוועדת המשנה של המועצה הארצית. הקראנו

זה למעשה הרחבה של האפשרות של יושב ראש המועצה הארצית להאריך את המועד.

באפשרות, הבדיקה הפרלימינרית, אם מוצדק להעביר את זה לוועדה הארצית או להשאיר את זה בוועדה המחוזית,

שבו תהיה בקשה להארכת מועד של הוועדה המחוזית. לצורך מתן אפשרות לוועדות מחוזיות לפנות ולבקש הארכה בהתאם למנגנון

ותוכנית איחוד וחלוקה מאושרת בוועדה המקומית.

זה נקרא מאשרת?

להיפך. לא מאשרת. לא, אבל היא בעצם לא מאשרת.

היא בעצם אומרת

זהו, זה מה שאני מבקש לשמוע.

ממילא צריך לעשות עליה תוכנית איחוד וחלוקה, וכידוע, איחוד וחלוקה לוקח הרבה זמן.

אבל בדרך כלל איחוד וחלוקה קורה בוועדה המקומית.

ולעיתים,

בכל מקרה.

תוכנית איחוד וחלוקה אי אפשר לאשר ב-18 חודשים.

אז יבקשו ארכה ואולי גם יקבלו ארכה.

ותוכנית מפורטת - - - לפי ההצעה שלהם. לפי ההצעה שלהם. בסדר גמור.

שהיועץ המשפטי הסכים עליה.

לא התנגד.

אני לא מנסה לשכנע.

שוב פעם, זו

זו השאיפה. אני לא יודע להגיד אם זו הנחייה.

בכל מקרה זאת השאיפה, וזו פרקטיקה שהולכת ומתרחבת, אוקיי? וגם דוחפים אליה, אם אני מבין נכון.

אבל

פתאום אין תוכניות. ואז אתה לא יכול ללחוץ עליהן. היא לא נעלמה, היא עלתה למועצה הארצית. היא לא נעלמת. בסדר, אבל אם תבואו ביחד כקבוצה, במכה אחת,

אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) על אף האמור בסעיף קטן )א(, הייתה הוועדה המקומית כאמור בסעיף קטן )א( ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת,

עד

התאריך עוזר להתכוונן אליו.

אנחנו עכשיו בודקים את הרגלי הסחיבה,

לא רק משרד המשפטים. במיוחד שפה נדרשת הסכמה של שני שרים.

אדוני, אני רוצה לומר

אנחנו לא עוברים, כי ביקשו פה לדבר. אה, יש הערות?

גברת אנג'ל או אסף, מי מדבר? שנינו.

בבקשה, אני אתן גם לך וגם לא, בתנאי שאסף יקצר.

גם אתה אסף. האמת, אני די

באמת כלום. אבל, מחקרים מראים מצוין. יש מחקר מדהים על זה, שבו מראים שאזרחים לא מקצועיים לא זוכים בוועדות ערר.

זה אולי שני אחוזים.

מה שיש.

אבל, שם אין זכות. אסף, הבנתי את הטיעון שלכם.

או לפחות לדחות את זה לכנסת הבאה. לא עכשיו. זה

כדי ללכת למחוזית הוא צריך ללכת לוועד0ה מקומית,

גם דיון שם, עוד דיון בהפקדה. זה סיפור ארוך. אף אחד לא ילך לוועדה מחוזית בשביל זה.

בתי המשפט אומרים את זה. אני אגיד את זה במקום אורנה שוב פעם, שתדעו, זה לא עניין של איום. בגלל שיש פה שאלה מהותית על ענייני יסוד, זה יגיע לבג"ץ.

מקום שבו תיפגע זכות באמת, לא רק אם התכנון הוא טוב או לא טוב.. א', יושב ראש וועדת ערר ייתן, ב-95%, ייתן זכות ערר. זה אחד. דבר שני, גם בית המשפט יתערב

אני רק רציתי לומר שהפסיקה הענפה שקיימת באמת מתי תינתן רשות, מתי יושב ראש וועדה מחוזית ייתן רשות ערעור על החלטת וועדה

לא בטוח שצריך. לא בטוח שצריך.

הם מכירים היטב את הוועדות המקומיות. הם יודעים ומכירים איזו וועדה מקומית

ומתי זה נכון לתת רשות ערר. תיקחו לדוגמא בקשות להארכת מועד, שהם דנים בהם.

אם הוועדה המקומית העצמאית,

שמעה את הטענות ,דנה בהן בכובד ראש,

זה לא צריך להיות טורדני או קנטרני. אם וועדת הערר, או יו"ר וועדת הערר משוכנע שהטענה נבחנה לעומק וכמו שצריך, גם אם הוא היה מחליט

בעצם,

זה שהוא ייתן החלטה מנומקת למה הוא מסרב.

ככה כשמגישים לו בקשה לערר, הוא קורה את הערר, הוא מחליט בו לגופו בשאלה אם מצדיק או לא מצדיק, ואז יש לך גם אפשרות ללכת לבית משפט. אתה מדבר למעשה, קדם משפט

הוא לא יכול לעשות את זה בלי דיון היום, אבל.

הוא

לא יבקש לערער,

רגע, רגע, רגע. יש שני סוגי פרוטוקולים

אני מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי.

מרכז השלטון המקומי, אני חושבת שזה ברור מאליו. כן. אז יש כאן איזשהו, אני כן מבקשת להבהיר קודם כל, את הסיפה של מה שאמר היועץ המשפטי של הוועדה.

אני בהחלט מסכימה איתו שכל החלטה בבקשת רשות ערעור, היא החלטה שצריכה להיות מנומקת,

בואו, בואו, תהיו כמו שאני מסתכל עליכם. צודק.

אני בדיוק הרגע התחלתי לנסח, אני יכול להקריא אבל זה משהו נורא ראשוני. כיוון, תסביר, תן את הכיוון. לשים לב בין השאר למהותו של הערעור, השלכותיו,

אלה מבחנים חלקיים שכתובים

רגע, היה עוד משהו. אה, נציגי הממשלה, הם הסכימו עם זה גם פעם קודמת. הם קיוו שהוא יעשה להם את העבודה. כן, בבקשה. עמנואל זלטה, מהוועדה המקומית בירושלים. אני רוצה רק להבין הבהרה. כתוב "אם לא ניתן לבנות מרחב מוגן". מה הכוונה אם לא ניתן?

אה, אני רוצה להעלות את הנושא הזה.

אז כדאי להעלות. בלי להקריא.

לא,

יש לנו חלף לסעיף. מצוין, אז תעלה את הנושא מבלי שנקריא. טוב.

העליתי במהלך הדיון הקודם, את הנושא של זכויות בנושא של סוכות.

מרפסות סוכה.

בבקשה, שירה.

מרפסת סוכה אמורה להיות פתוחה לשמיים בשביל שתהיה סוכה כשרה.

שאינו מקורה, אינו נספר במניין השטחים.

לפי החוק ולפי התקנות, כפי שאנחנו מבינים אותן, כפי שאנחנו התכוונו להתקין אותן שטח של מרפסת סוכה הוא לא שטח בעצם.

יש פה פעמיים אלא אם, בסדר?

ומעבר לנוסח הזה, אני אגיד מעבר לכך, הבעיה שאנחנו מבינים אותה, בעיה נוספת שקיימת במפרסות סוכה, היא דווקא ברשויות שפחות מבינות את צורכי הציבור הדתי בצורך במפרסות

אסף היה לפניך. תמיד אסף לפני, זה לא הוגן.

בבקשה. לא, אבל תמיד משום מה - - - אני תמיד קופץ. אני תמיד קופץ. תן לו להיות פעם אחרון חביב.

אוקיי.

הוא מדייק בדברים שלו, כי מה שקורה זה שאם יש לנו איזשהו מספר קירות במרפסת זיז,

צריכים לחשב את זה כשטח עיקרי. ולכן, חשוב לחדד את מה שהוא

לא, מה שהוא אמר זה בנוסף לזה, חשוב להבהיר. אמרתי שבנוסף לזה, בנוסף למה שהוא אמר,

מסוים שייתכן וצריך להגדיר אותו כשטח עיקרי, כי זה שלושה או ארבעה קירות, במידה והוא בלתי מקורה, הוא

טוב, עשיתי לדעתי אלפי יחידות דיור, וכולם היו, כולם חישבו לי כמפרסת. טוב שיש משפטנים שאומרים מה הדין, ולא רק אדריכלים. עזוב, מקורה זה גם לאו דווקא מקורה

עכשיו, הוראת המעבר לא תחול. לא, אני אסביר, אני אסביר. כל, כפי שנאמר פה, שוב, אני רק אחזור על זה לפני שאני משיב. תקנות חישוב שטחים. קנה 4, יש כלל שהוא כלל ברזל, לכל אורך התקנות, מאז ומעולם. שטח שהוא לא מקורה הוא לא שטח, נקודה. לא עיקרי ולא שירות.

חשוב להגיד שיש לנו פסיקות של וועדות ערר שאומרות בפירוש שזה לא שטח.

כן.

בעקבות יוזמה של יושב ראש הוועדה בתפקידו כחבר אופוזיציה בכנסת הקודמת,

זה אחד.

מצד שני, כמדינה, יש לנו תור של אלפי יחידות דיור שמאחוריהן עומדים אלפי זוגות צעירים, שמחכים שמישהו יעשה את זה קצת יותר

אז אין לי בעיה. בואו נעשה את זה עכשיו 45 יום.

או 60 יום.

לא משנה. אם אתה בודק את המועדים אם אתה בודק

אני רוצה תיקון בנוסח שיהיה כתוב ככה אפשר לקבוע סוגי עבודות לפי היתר, שעל פי טיבן ניתן לפטור אותן מהיתר. אני אחר כך אעשה את זה מסודר. בוא נדבר

עקרון, ואחר כך נעשה את הניסוח.

טוב. אוקיי. הלאה.

כי זה פשיטה שעבודות שלא ליפן טיבן, אז - - - אני, תראה, זה תמיד

כדי לצמצם את זה באמת. בסוף יעשו את זה רק על מבנים - - - רגע, סליחה.

זה הסכמה?

יהיו התקנות?

הרחבת הסמכות של המורשה להיתר לטפל במבנה

הסמכות שלו תהיה או במקרה שמבנה הציבור הזה טעון אישור מכון בקרה, שכפי שנאמר בוועדה, החל מתחילת שנת 2024 יהיו מבני ציבור שיעברו לחובת בקרה במכון בקרה. או למבנה ציבור פשוט, שאת האופי שלו והפרטים שלו, יקבע שר הפנים

והכווה כאן היא לא בהכרח אותה הגדרה ששם. בדיוק. יש מבנה שהוא מבנה מאוד פשוט מבחינתנו כמו גן ילדים טרומי. בדיוק.

רשאי המורשה להיתר להפעיל סמכות, הנתונה לפי חוק זה או בהוראות תוכנית לוועדה המקומית,

ואשר נדרשת לו לצורך הגשת הבקשה להיתר ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

שר

לתת למישהו שלא כפוף לשום דין, לתת להחליט בדבר הזה,

זה לא

לאותם דינים. חוץ מלרצון, הרי מדובר פה על סמכות שבשיקול דעת. אם אין שיקול דעת אז אין שיקול דעת. מדובר פה על

אם הוא יבקש מראש מהוועדה להחליט בשלושה נושאים, אפשר יהיה לדבר. גם אז יש בעיה, אבל, מה אתה מבקש מהוועדה המקומית?

לעשות סקירה של כל תוכניות, זה לא היא עושה - - - מה זה

מהר, להשלים. להשלים רק, בנוגע למה שנאמר פה על ידי אסף.

התיקון המוצע הזה לסעיף, לא הנוסח המקורי,

ואני מצטערת להגיד, אבל זה בדיוק ההבדל בין התיאוריה לפרקטיקה והניסיון

והמהנדס צריך להשיב לו.

הסמכות לא עוברת למורשה להיתר ככל שהמהנדס לא השיב לו. אם לא השיב, הוא יפעל בהתאם למידע שיש. ואם הוא אומר לו שבשביל להחליט אני צריך שתגיש לי. בתיקון המבוקש כאן, בסך הכל כתוב שאם המהנדס לא השיב לו, הסמכות תעבור למורשה להיתר. הפורמט של הגשת הבקשה למהנדס, לא נקבע היום בחקיקה החדשה,

זו הכוונה.

זה אולי מה שאמור לקרות בתיאוריה. בפועל, זה לא מה שיקרה. אני מסביר,

בפועל זה לא נכון.

- - - מה שכתוב פה,

שני תנאים מצטברים להפעלת הסמכות, להעברת הסמכות, מרשות הרישוי,

שהוא יהיה תיק "פרפקט". הוא יכלול הכל.

להיתר. עכשיו אנחנו רואים שבעצם התיק הזה הוא גבינה שוויצרית חלולה, מלאה חורים,

אז בעצם הסמכות לא תועבר למורשה להיתר. זה לא יעלה על הדעת דבר כזה.

אני אקרא לזה צלצול אחרון לוועדה המקומית, למהנדס הוועדה, יש לך הזדמנות אחרונה להביע. זו ההבהרה. זו ההבהרה. זו ההבהרה שהוספנו. יש לך הזדמנות אחרונה. פספסת גם את זה?

אתה רוצה שעכשיו תאשר תוכנית בינוי על ידי הוועדה המקומית,

אז הסמכות עוברת לזה ותשנה את כל הרחוב.

אמרתם לנו, יהיה תקנות, אני מניח שיהיה בתקנות, אז נעשה את זה. אבל,

זה לא סיפור פשוט לקחת ולומר,

שהועברה לוועדה המקומית או לרשות הרישוי או למהנדס העיר - - - שלום,

כדי לתקוע את העסק. תגיד את האמת, שלום. זה עוד מוקש בסדרת המוקשים שאתה פורס פה.

זה קיים היום בתוכניות.

קיים בתוכניות בתנאי להיתר,

תוכנית בינוי.

יש תוכניות ישנות שבהן אני גם יכול - - - אגב, אני אכניס בחקיקה שהחקיקה לא תיכנס לתוקף בתאריך שנסכים עליו, אם לא יהיו תקנות. אוקיי. אם תשכחו לעשות את זה.

מקרה הסמכויות הן רק לגבי נושאים שייקבעו בתקנות. אז אם לא ייקבעו תקנות. אז סמכויות. לא יהיו סמכויות.

ואולי לדעת לתת להם את הזה בתקנות. באמת לתת להם את הכבוד, את הזמן, את הדרך בתקנות. לכן, אני חושב שאפשר להגיע להבנות האלה. ואני כן חושב, לא יודע, גם אם זה צריך או

שנצמיד שוטר לכל מהנדס עיר?

יש לך הצעה לנוסח? קודם כל, אני אגיד לך כמה דברים, ברשותך, אדוני.

מה, מה. תגידי לי מה הרעיון שלך. אני אגיד לך. קודם כל, ברמה

עכשיו, וזה שעמדת הממשלה הראשונית הייתה זה, היו הרבה דברים שהיו עמדת הממשלה בהתחלה.

אראה לכם כמה דברים כאלה שהוחלטו ולא קרה איתם כלום, מכיוון שהם לא היו מציאותיים. הם לא היו מציאותיים. אני בא ואומר שאנחנו לא הולכים בדורסנות. אנחנו הולכים עם היגיון, ושמים בדרך

כן. חדשנית וממוקדת. אין בעיה להעביר להבהרות, אוקיי?

אם יש עוד משהו שסמכותכם לא אמרתם, תגידו בהבהרות. אם אני צריך להגיש בקשה כלשהי שדורשת תכנון, זה לא מורשה

לא עשיתם כבר? גם סנדוויצ'ים שאמורים להגיע ממש בשניות אלה.

ולכן, סבר הדברים הללו מביא אותנו לכך, ואת תחשבי איתי ביחד, שאנחנו נפתח את הישיבה

וכעת,

יושב הראש ביקש בעצם ליצור הסדר של הדרגתיות.

אתה יכול להציג את ההצעה שלי. אני אציג את

כך שבשנה הזו הם יצטרכו לטפל, כחובה,

באחד בינואר 2025,

על כל ההיקף שמותר למורשה להיתר לטפל בו.

לוקח. אסור לי להגיד לי את זה. גרוע מאוד.

שני הצדדים יוצאים לא מרוצים, ומזה אני מרוצה.

אף אחד לא דיבר איתי, ואני מציע גם שלא ידברו איתי על זה.

אני רוצה להבין למה הגודל של הרשות קובע כמה, אם זה יהיה בניין של שלוש קומות,

אני אגיד לך למה. אתם שכנעתם אותנו בזה.

זה במה?

אז אני מציע שזה יהיה באופן דומה. אז, לא.

כי ברגע שהפכת את זה לחבות, מה זה קשור החלטה? מי יחליט? מועצת הרשות? זה ההסדר הנוכחי.

אה, אז זה מועצת הרשות או וועדה? היום זה מועצת הרשות, אבל אם עוברים לוועדה, אז כדאי לחדד את זה כי זה יצר לנו תהיות מול הרשויות המקומות שלא ידעו

ב-31 במרץ. בוא, אל תיתן לנו כל חודש לדווח על משהו אחר.

31 במרץ 2024. 2025. כי ב-2024 זה מתחיל רק.

זה קצת רחוק. דווקא להיפך.

העילה הראשונה זה שחלק זמן מסוים והרשות הרישוי לא קיבלה החלטה,

בעקבות הערות הוועדה הוכנס לנוסח שלב נוסף שקראנו לו דיון מקדמי. בו מוסד הרישוי הארצי בודק מה הסיבה לכך שהתהליך

מהנדס הוועדה הזו. אז צריך לדייק את ההגדרה. אולי לא צריך את זה בכלל. אנחנו חושבים שאולי לא צריך את זה בכלל. מהנדס הוועדה אנחנו חושבים שכן צריך.

לא, באמת. אני לא צוחק.

אם כבר עושים את הדבר הזה, אני חושב שאין דבר יותר נכון מזה. יש לי

לעומת זאת, זה לגבי היתר פרטני. אם יש הכרזה של שר הפנים, אז כל בעל היתר, לא משנה אם עבר זמן או לא עבר זמן, יכול לבקש להעביר. מעל 40 יחידות

תיקון חוק התכנון והבנייה 89. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 (בפרק זה - חוק התכנון והבנייה( - (15) רשות רישוי ארצית ומוסד רישוי ארצי - מינוי, סמכויות והגשת בקשות 158ס א. (ג) ....

וועדות ערר לא מקבלות את הפרשנות שלך, לצערי.

מה זה "רובן"? כשאני הייתי אמרו לי לא.

מזה "רובן"?

מה זה "רובן"? זה או כולם או אף אחת. אבל, זה לשון החוק. מה זה?

לא, לא. זה וועדת משנה לעררים. זה ערר ארצי. זו וועדה אחרת. זו וועדה אחרת. זה במדרג - - - זה מנגנון מופרז ביורת.

בוא נזכור, מוסדות רישוי ארציים - - - מי הולך לקפוץ בזכות זה?

אין חיה כזאת וזה גם משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינה משפטית.

מה קורה שיש הקלות בות"ל?

אז מי שדן בהקלה זה הוועדה לתשתיות עצמה,

שהואצלה אליה הסמכות.

ולכן, ברור שאין ערר על זה.

אז אותו מנגנון צריך לעשות.

אבל, לרשות הרישוי כן יש ערר.

עכשיו, לגבי סעיף קטן (ז), אכן בות"ל יש זכות ערר על

זכות הערר הכללית שכתובה ב-152(א) זה הרואה עצמו נפגע מהחלטה של וועדה מקומית או של רשות רישוי לסרב לתת היתר או לדחות התמודדות. נכון. כמובן שאין זכות להגיש ערר על היתר תואם תוכנית שניתן. אין זכות ערר כזאת, ולא בכדי. ודאי שיש, והיא ננקטת בפועל. כידוע. לא, לא. לא על זה

מסר מוסד הרישוי המקומי למוסד הרישוי הארצי את שומת הוועדה המקומית ונוצר הפרש חיובי בין היטל ההשבחה לפי שומת הוועדה המקומית להיטל ההשבחה לפי שומת מוסד

אבל אם שילמתי לוועדה המקומית אז קיבלתי אישור תשלום מהוועדה המקומית. אני לא צריכה ללכת לארצי. לא הבנתי פה. הם משנים למקומית.

רגע, אני גם לא הבנתי את הסיפור של היטל השבחה.

והשומה הנגדית וכל זה. זה בדיוק מה שרציתי לשאול קודם. שמאי מכריע.

זה בשוליים.

שאלה - - - תביאו תשובות. אתם לא רוצים שיערערו. זה הכל.

אז יותר קל להגיע אחר כך לוועדת ערר רגילה ולגמור את

עמוד 18, מטרה. תיקון חוק התכנון והבנייה 89. בחוק התכנון והבנייה,

זה - חוק התכנון והבנייה( - (15) הוראת שר הפנים בדבר הסמכת מוסד הרישוי הארצי לפעול בתחום מרחב התכנון של רשות רישוי מקומית 158סג (א)

לפי בקשת הממשלה להוסיף בפסקה בדיקת תקינות עבודתה של הוועדה המקומית. זה, אנחנו חוזרים שוב לעניין ההסמכות.

השאלה היא למה

גמר לי את החוק. היום הראשון שלי בכנסת כיועץ חקיקה של השר אזולאי, שהיה יושב ראש וועדת הפנים,

ואז הוא סיפר לי את הסיפור הזה,

הגעתי להסדרים.

בכסף. הכי טוב.

הנה,

לא, אבל שאלה אחרת הייתה. טוב.

שאם אתם לא תוציאו שומה, לא יהיה בכלל היטלי השבחה. בכלל לא יהיו היטלי השבחה. יש שיח, עורך דין זינגר מעורר שאלה אם זה הסדר מידתי. אני רק מציין שבחוק הקיים יש, החוק נדרש,

הוא לא יבנה לעולם. או שהוא לא יבנה. וגם אם הוא יבנה והוא ירצה לעשות עסקה,

אבל, גם וגם. אתה צודק.

אני לא רואה מצב שעירייה מבטלת על היטל השבחה. צריך לתת לה מספיק זמן בשביל שתעשה את זה. אמר גם שלום, אם יוציאו, יכול להיות בסכום שלא

השאלה היא אם אנחנו מייצרים סנקציה,

כשאתה תלוי איך אתה אומר את זה בלשון החוק. אם לא פנית, לא ביקשת, לא עשית, לא זה,

ומצד שלישי,

הוא יהיה רשאי להגיש שומה שלו. קודם כל, וועדה - - - הם לא יגישו שומה נגדית.

וועדה מקומית - - - לא, כי אז לא צריך לתקתק להם שעון. לא, בבסיס וועדה מקומית נותנת את השומה. זה הבסיס.

היא לא הגישה, וועדה מקומית לא

נכון.

אני שואלת את זה כי הוא מתייחס לזה כאילו אין - - - על השומה הוא יכול להגיש ערר. רק ערר. הפוך. הערר יוגש על ידי

נרענן את הזיכרון של כולנו.

סעיף 158נא לחוק, סעיף קטן (ז), עוסק בדיוק בשאלה הזו מורשה להיתר שמוציא היתר רישוי

מה שסיכמת סיכמת. עכשיו הוא שורף אותי.

אני לא אחליט.

מה זה? הייעוץ המשפטי.

המשפטי - - - משלל ההצעות האנומליות האלה, זה נראה לי הכי נורמלי.

אז אני בא ואומר שהדברים,

אבל, שמעתי את הדוגמא הראשונה שנתת. איך קראת לזה? כן. תקינות פעולת הוועדה.

תקינות פעולת הוועדה, זה לא זה. תקראו לילד בשמו. לא יודע,

תתנו לנו זה שמראים חוסר רצון.

זה מוצדק.

והרבה בצורה מוצדקת.

אתם מדברים רק על החלק הזה, לא

או כן להתחיל עם שר הפנים, וזכות הערעור, לבנות את מנגנון הערעור שהוא יהיה בפני שלושה השרים הרלוונטיים הללו. עכשיו, אני לא אתחיל להביא את משרד החינוך ומשרד הזה

כי כשיבוא מנהל מינהל התכנון וייתן לו את הסטטיסטיקות שלו,

תשמע, הם לא מוציאים את ההיתרים, הם לא זה. עכשיו,

ויכול להיות שאין גנרטור לרשות, לא יודע.

שהרשות המקומית, באחריות

ואומר, לא יודע איך עשו את זה בזה, אבל אנחנו צריכים לקבל החלטה, שיכול להיות שאנחנו לוקחים את העצמאות של הזה. ולקיחת של וועדה מקומית ולהעיר אותה לשם, שהיום כולם עולים לירושלים לשים את התוכניות

אני מציע שאנחנו ננסה לטייב מנגנון מסוג כזה. אם תהיה הסכמה של שר הפנים, אני הולך על זה. ואם לא, אני לא הולך על זה. אבל, תגיד מה אתה מציע.

וגם אחר כך, בבירור של ראש הרשות מול השרים, יהיה בירור שני. כי יש דברים שנפתרים עוד בשלב המקצועי. נכון. נכון. אז מה שאומר חברי. שם היה מנגנון.

אבל, במקוריות הזאת אני חושב שאני נוגע, אני מנסה להתייחס ללב הבעיה. הרי, זה לא העניין. יש דברים שאתה רואה חוסר תפקוד, אתה רואה התנהלות לא זה, אתה רואה הרבה חריגות בנייה,

אתה אומר, פה שר הפנים צריך לזה, וגם

בות"ל,

יש לנו את יו"ר הועדה - - - אל תדברי על זה בקול. גם בוועדה מחוזית שמוציאה היתרים בשטחים גליליים.

עוד תהיי צודקת. לא, אבל גם וועדת מחוזית מוציאה היתרים בשטחים גליליים. כל נתב"ג טרמינל 3 יצא היתר של וועדה מחוזית. אבל, יושבת אדריכלית או אדריכל

את החלק השני. שמה?

חלק משאבים אתה לא יודע להכניס, בחלק השני זה מה שגמרתי כרגע לדבר מהבטן שלי.

כן. תכתוב את זה במילים שלך. תנסח את

איך היא עובדת? לא, אדוני, אני אגיד רגע. אפשר להסתדר גם בלי שמערכת, נמצא פתרון לא דרך מערכת רישוי זמין. אפשר לקחת חברות כמו "קומפלוט", ולפתח מערכת מעקב ובקרה אולי,

כן, כן. אני אומרת, אבל אם יצטרכו קשר עם - - - לא,

אז פה אנחנו נצטרך לעשות איזשהו.

לא, לא הבנתי. מי שמגיש את כל החומרים זה מגיש הבקשה. הוא יזין את כל

בלי זה, לא מתחילים את העניין. ופה, פה אני רוצה - - - רגע.

אם הם לא ערוכים, הם יכולים להתחיל? ואם לא יתחילו, מה יקרה? החוק חל. אם לא יתחילו,

אין כאן התייחסות בכלל - - - על מה הוא מדבר? תסבירי את הרקע. אז אסביר.

למעשה, ההתייחסות כאן, הפסקה פה בעצם מאפשרת ליזם שיש לו תוכנית בנייה של ארבעים יחידות דיור לפחות, להחליט לפנות לרשות רישוי

כיוון שמרבית ההיתרים ניתנים על סמך התוכניות התקפות. ולכן, אנחנו מבקשים סמכות לשר הפנים, להסדיר את זה גם לגבי התוכניות התקפות. וזו מטרת הסעיף. אבל, הוספתם לנו פה שנצטרך את אישור וועדת הפנים. לא סתם.

שהישימות להחיל את השיטה החדשה הרצויה והטובה על התוכניות קיימות, היא מאוד קשה. מאוד. עד כדי בלתי אפשרית.

אז עכשיו בכל זאת מוסמך השר להתקין תקנות שהן הפוכות

מה קרה במטרו? באו לפה מלא ראשי רשויות. ומה קרה?

אתה לא תישאר פה עוד 100 שנה. 100 שנה הולך לקחת לכם להביא את זה?

האם זה 1,500 מ"ר שיש בו רק שטחים עיקריים או רק שטחי שירות.

בהשפעה על הרחוב, בהשפעה על הציבור, רואים בסוף בניין של 1,500 מ"ר.

עכשיו השאלה, רגע, תכף אני אסביר. יש לנו שאלה אחת, לגבי היטל ההשבחה. עכשיו, מה יכול להיות

אני כרגע מסיים. נועל. חברים, היה לי ממש לעונג. רק שנייה, רק לוודא. הסעיף האחרון, לגבי מתי מתחילים התיקונים ל-62א של סמכויות הוועדה, הקראנו את הסעיף הזה?

אפשר לנעול?

הישיבה ננעלה בשעה 22:18.